אפרת שלמה, חבר תרגומים שלום ובוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים דיון על הצעה לדיון מהיר בנושא מתווה הרכבת הקלה ופינוי משפחות כפר שלם ללא פיצוי הול של חברת הכנסת שרן השכר, חברת הכנסת קטי שטרית,